שלום, אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה לביטחון הפנים. היום 24 במאי 2022, כ"ג באייר התשפ"ב. הנושא: הצעת חוק כבילת עצורים ואסירים (חובת יידוע) (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, (פ/2796/24) (פ/81/24) של חברי הכנסת משה ארבל, חברת הכנסת גבי לסקי, וחבר הכנסת ינון אזולאי. חברי הכנסת, קיימנו כאן דיון. לדעתי עבר כחודש מאז הדיון האחרון. ביקשנו להגיע להסכמות. אתחיל איתכם; לאחר מכן היועצת המשפטית. גבי, משה, מי מתייחס? בבקשה. אין לי הרבה מה להוסיף. אני רק רוצה לברך את גבי, אין כאן מחלוקות בין קואליציה ואופוזיציה, גם את המשרד לביטחון הפנים, גם את גברתי יושבת-הראש.

על שיתוף הפעולה הפורה. וגם את אנשי המשטרה, ואנשי שירות בתי הסוהר, שהצלחנו לשים פה את האדם במרכז, ולפעול גם כדי לקיים ולעגן בחקיקה את פסיקת בג"ץ רבינוביץ' בנושא הזה, וגם לשמור על כבודם של בני אדם. אני בטוח שברגע שהחקיקה הזו, בהסכמה אל מול משרדי הממשלה ואל מול הקואליציה והאופוזיציה, תקודם לקריאה שנייה ושלישית כולנו נוכל לברך על התהליך הזה, שמקפיד יותר על כבודם של בני אדם. עצירים ואסירים הם בני אדם. ותודה רבה לכל העוסקים במלאכת הקודש. וכמובן גם לינון אזולאי חברי, שנמצא כעת בוועדת הכספים, שהיה שותף גם כן לקידום החקיקה.

אני רואה גם שאבי מנחשון פה. הייתי בביקור שם. הוועדה תבוא ליחידת נחשון מרכז ב-11 ביולי. שתדע שאני מביאה את הוועדה לביקור. תעדכנו. בוודאי, שכולכם תתרשמו מהעבודה הכול כך חשובה של יחידת נחשון. ראיתי אותך, אז היה לי חשוב להגיד לך שנעשה follow up לביקור שלי בבאר שבע, שהיה ביקור חשוב מאוד אצל השב"ס. נביא את הוועדה, שתראו בעצמכם עם מה מתמודדים. הייתי גם בבתי המעצר וגם בבית המשפט, נעשה לכם סיור, תראו מה שאנחנו עשינו. גבי, את רוצה להוסיף? אני מצטרפת ממש לכל מילה שאמר חברי חבר הכנסת ארבל. תודות לשיתוף פעולה גם עם המשטרה, עם המשרד, לגברתי, לכבוד יושבת-ראש הוועדה ולצוות הוועדה על שקידמתם את זה בצורה מהירה ומאוד מאוד עניינית. באנו להגן על זכויות האדם, ואני חושבת שיש פה הסכמה מקיר לקיר. ובמיוחד אני רוצה גם להגיד תודה לך, חבר הכנסת ארבל, על שיתוף הפעולה, על היוזמה המאוד מאוד ברוכה, ועל הדאגה האמיתית שאתה מגלה בכל ההליכים האלה בשמירה על זכויות. שניכם עושים עבודה מעולה.

לא ראיתי אותך מאז הזום, בבקשה, גברתי היועצת המשפטית, לאחר מכן גם נשמע את שב"ס, אם מישהו רוצה להתייחס. הנוסח שמונח על שולחן הוועדה זהה לנוסח שעלה בקריאה הראשונה. אנחנו לא מכירים איזשהו רצון לשנות אותו. אני רק רוצה להגיד משהו כי הם לא נמצאים פה. אני גם רוצה להביא את עמדתה של לשכת עורכי הדין שהובאה לידינו, גם לשכת עורכי בדין תומכת ומברכת על הצעת החוק, וזה גם אומר הרבה. ואני גם מודה להם על העניין הזה. גברתי, רק במשפט שיאמר לפרוטוקול, בכוונתנו להמשיך ולהיאבק בנושא הזה גם בעניין בתי החולים. אנחנו מברכים בהחלט על הצעד החשוב הזה. כן, יש לנו גם את הביקורים.

הגענו לאיזשהו נוסח מוסכם, זה הנוסח שמפורסם בכחול ועלה בקריאה ראשונה. הנוסח מדבר על חובת היידוע של סוהר או שוטר ביחס לכבילת עצורים באולם בית המשפט. נמצאים פה גורמי המקצוע אם יש פה משהו שתרצו שהם ירחיבו, אז אין בעיה. אבל מבחינתנו הנוסח כמו שמונח כרגע מוסכם. שב"ס, אתם רוצים להתייחס? צוהריים טובים לכם.

שמבחינתנו עברנו תהליך מאוד יפה בעניין הזה. הנתונים מצביעים בעד זה. מבחינתנו אנחנו שומרים על האיזון בין שמירת כבוד האדם לבין הביטחון, ולדעתי אנחנו בסדר בעניין הזה, אנחנו מאוזנים לחלוטין. תודה, אבי.

לצערי עם לא מספיק כוח אדם ועם לא מספיק שכר, אבל בזה נטפל בהזדמנות אחרת. שב"ס, התייחסות, בבקשה. לא, אבל נשמח לקבל עוד תקציבים, כמובן. חברי הכנסת צריכים לבוא ולראות בעיניים עם מה מתמודדים בבתי המשפט.

שתדעו שנוצר תקדים מאוד מאוד בעייתי שבו שופטים מחכים לעצורים. פעם עצורים חיכו לשופטים. אני יכול סיפור קצר בדקה?

רגע, חכה, סיפור לפני הצבעה. אני רוצה לשאול את הנציג של הפרקליטות הצבאית איך החקיקה הזאת משפיעה על בתי הדין הצבאיים.

אדוני. במערכת המשפט הצבאית חלות תקנות בתי סוהר צבאיים. אלו תקנות שהותקנו על ידי שר הביטחון, מכוחן פועלים בתי הסוהר הצבאיים, וזה הדין שחל עליהם. במסגרת התקנות האלה יש את תקנה 66 שעוסקת בכבילה באזיקים, היא קובעת את העילות שניתן בגינן לאזוק. ומעבר לכך, להוראה הזאת, שלא כוללת את ההוראה בעניין יידוע של שופטים על כבילה באזיקים באולם בית הדין, יש הוראה של קצין משטרה צבאית ראשי. ההוראה הזו נחשבת לחלק מפקודות הצבא, יש לה מעמד דומה לפקודות מטכ"ל או הוראות פיקוד עליון. זאת אומרת שזה דין מחייב שמחייב את הצבא. בהוראת קמצ"ר הזו קבוע מעבר למה שקבוע בהצעת החוק הזו, יש חובה על השוטר הצבאי לקבל את אישורו של השופט שיושב באולם בית הדין לכבילה של עצור ברגע שהוא נכנס לאולם בית הדין. זאת אומרת שמשטרה הצבאית לא תאזוק את הכלוא בזמן שהוא נמצא בתוך אולם בית הדין, אלא אם כן התקבל אישורו של השופט לכך. זו ברירת המחדל במערכת המשפט הצבאית, רק אם התקבל האישור של השופט בהיבט הזה. לכן מבחינתנו אנחנו כבר היום עומדים בדין הנדרש שיש בהצעה הזו, ואפילו מעבר לכך בהיבט שלנו. תודה. עוד התייחסויות של משרדים? אז הסיפור של משה; ונעבור להצבעה. לפני חודשיים פגש אותי סוהר שב"ס בבית הכנסת ברובע היהודי בירושלים. הוא אמר לי: תגיד לי, אתה כועס עלינו? אמרתי לו: חס וחלילה, מה פתאום, המטרה שלי טובה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה. אנחנו רוצים לעשות את אותו דבר. אז הוא אומר לי: לא, אתה מציק לנו יותר מדיי. שיחה לא רשמית. אמרתי לו: חס וחלילה, הינה, אני עכשיו אומר לך, לא מהשפה ולחוץ, שאני באמת מעריך את העבודה שלכם, עבודת קודש, עבודה קשה מאוד, עבודה סיזיפית. ואז הוא סיפר לי סיפור. כשהוא היה סוהר בכלא איילון הגיע הרב עובדיה לביקור בבית הסוהר, והוא ניגש לרב עובדיה יוסף, ואמר לו: הרב,

כשאני מתפלל מנחה בבית הכלא הבנתי ששונו התקנות וכרגע לסוהרים אסור להתפלל אני יכול להתפלל עם האסירים? הם עבריינים. הם מצטרפים למניין? הרב הרים את הראש, ואמר לו: תקשיב, כשאתה הולך לבית הכנסת אין לך מושג אם המתפללים שם צדיקים,

רשעים. חזקה על כולם שהם אנשים טובים. אבל תדע לך שבבית הסוהר כולם חזרו בתשובה, כולם התחרטו, כולם צדיקים. תתפלל איתם. וזו הסתכלות שרואה אדם.

היועצת המשפטית,

תקראי את הצעת החוק. "הצעת חוק כבילת עצורים ואסירים (חובת יידוע) (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022 תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

1. בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

התשנ"ו 1996‏, בסעיף 9א(4), במקום "על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2)," יבוא "שוטר יודיע לשופט על עצור כבול השוהה באולם בית המשפט כאמור בפסקאות (1) ו־(2);". תיקון פקודתבתי הסוהר 2. בפקודת בתי הסוהר ,

בסעיף 11א(א)(4), במקום "על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2)," יבוא "סוהר יודיע לשופט על אסיר כבול השוהה באולם בית המשפט כאמור בפסקאות (1) ו־(2);"." תודה רבה. רק אגיד שהסיור של הוועדה לביטחון הפנים לנחשון מרכז הוא ב-10 ביולי, אתם יכולים לשריין לכם. ובכן, היועצת המשפטית, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק כבילת עצורים ואסירים (חובת יידוע) (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022. יש כאן רוב דרמטי, אז שימו לב. מי בעד? מי נגד?

אני מודה לחבר הכנסת משה ארבל,

אני מודה לשב"ס, ליחידת נחשון,

ולכל הגורמים המעורבים כדי שהצעת החוק תצא לפועל. הכי חשוב לנו באמת לשמור מחד על כבודם של העצורים והאסירים; מאידך, לשמור כמובן על בטיחות של כל האנשים שנמצאים בבית המשפט, מהשופט עד אחרון המשתתפים. ממה שהתרשמתי מהביקור שלי בנחשון נראה שאתם עושים עבודה מקצועית ומקצוענית. אני מבקשת מפה שתשלח, גם בשם הוועדה, שאנחנו מאוד מאוד מוקירים את העבודה הקשה שאתם מתעסקים בה מדי יום. גם נבוא לראות בעצמנו ולבקר. אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 13:11